אני פותח את הדיון בנושא ערבות מדינה לקרן סיוע ייעודית לעסקים בשל התפשטות נגיף הקורונה - בקשה לדיון מחדש.

תודה, מכובדי היושב-ראש. כמו שאמרנו בדיונים בישיבה,

גם אנטאנס,

והצגנו את הנושאים הקשורים במשבר הקורונה: